בוקר טוב לכולם,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 התש"ף-2020. אנחנו בדיון המשך לדיונים שקיימנו בסוף השבוע האחרון. יש כמה נושאים שהעלינו על סדר היום, גם של שר הבריאות וגם של קבינט הקורונה, שביקשנו שיידונו. כרגע יש לנו התייחסות ושינוי לגבי הנושא של ספרים, שהוא שינוי מבורך, אבל הוא עדיין לא שינוי עד הסוף.

שינוי שהמשרד הביא לנו הבוקר. בסעיף 5(ב)(א1)(4), לגבי מספרה או עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, יהיה כתוב כך: "המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה כהגדרתה בצו בריאות העם ומגן פנים, וכן ישטוף ויחטא ידיו בין לקוח ללקוח". פטרו את העוסקים האלה מחובת לבישת כפפות במהלך מתן הטיפול. הייתה פה זעקה. שמענו את אחד הספרים מדבר על המורכבות של הטיפול עם הכפפות, לכן הסרנו את הכפפות. אני רוצה לדבר על הנושא של מסכה כפולה.

לנוכח ההערות שהציג כאן אותו ספר, שכולם נדרשים בעטיית מסכה, אפילו מסכה כפולה. בניגוד לרופא שיניים שהמטופל לא חובש מסכה, בניגוד לטיפולי הקוסמטיקה שהמטופלים לא חובשים מסכה, כשאנחנו מדברים על ספר, גם הלקוח וגם הספר נמצאים עם מסכה. למה לא לפטור את הספרים מהמסכה השנייה? אנחנו חושבים שמידת האינטימיות ומשך הטיפול של ספר באדם מהווים הצדקה של המיגון הנוסף הזה. זה נכון שאצל רופא שיניים המטופל הוא בלי מסיכה, אבל זה לא בגלל שמישהו החליט שזה לא נדרש - פשוט כי אין ברירה, זה חלק ממהות הטיפול. גם אצל רופאים שהם לא רופאי שיניים, כשמדובר בפרוצדורה מאוד אינטימית עם סיכון מוגבר, יש דרישה שהמטופל יהיה עם מסכה.

הנושא של הכפפות, אבל אנחנו לא יכולים לוותר על המשקף אצל הספרים. פה אנחנו מאבדים את הציבור. כשאנחנו מדברים על דברים כי אין ברירה, אז יש עוד הרבה דברים שאין ברירה. אין מה להשוות בין האינטימיות של רופא שיניים שנמצא מול הפרצוף של המטופל, או האינטימיות של קוסמטיקאית שנמצאת מול הפרצוף של המטופל, לבין ספר שרוב הזמן נמצא מאחורי הלקוח או מצדדיו של הלקוח. אולי ברגעים בודדים, אם צריך פוני, הוא נמצא מקדימה.

אנחנו מדברים על כך שיש כבר מיגון כפול כי גם הלקוח וגם הספר חובשים מסיכה, למה צריך שהספר יהיה עם שתי מסכות? במקום שאין היגיון אנשים עושים דין לעצמם. כשהם עושים דין לעצמם בדבר אחד והשמיים לא נופלים, הם יעשו דין לעצמם גם בדברים אחרים. השאלה אם אנחנו רוצים את הציבור איתנו בעת הלא פשוטה הזאת, או שאנחנו מוותרים על הציבור. אני אשמח להתייחסות ולחשיבה מחודשת. אם היינו יכולים לחייב שהמטופל אצל רופא השיניים והלקוח אצל הקוסמטיקאי יהיו עם מסכה, היינו עושים את זה, אבל אי אפשר, כי מהות הטיפול זה אזור הפה,

לא ביקשתי שתוסיף מסכה למי שנמצא אצל רופא שיניים, ביקשתי לפטור את הספרים ממסכה כפולה. אם אנחנו מדברים על מסכה כפולה, אז גם הספר וגם הלקוח חובשים מסכה. כשאנחנו בודקים לעומק ומחפשים את ההיגיון, אנחנו רואים שפה אין היגיון. אנשים לא יצייתו להוראות האלו. כשאני יושבת אצל הספר, הוא נמצא מאחוריי או מצדדיי. כשהוא עושה צבע, הוא גם ככה עם כפפות. הדרישות צריכות להיות הגיוניות. ד"ר קלינר, אני מבקשת שתהיה בשיח עם נציגת משרד הבריאות, כדי לנסות לפתור את הסוגיה הזאת. אני מכירה את המורכבות בעת שאנחנו נמצאים בה, אבל אנחנו מדברים על כך שגם הספר עם מסכה וגם הלקוח עם מסכה, על כך שאין מידת אינטימיות כמו שיש בטיפולים קוסמטיים וברפואת שיניים. מרבית הזמן גם הספר לא נמצא עם הפנים לבן אדם, הוא נמצא מאחוריו או מצדדיו. אני מבקשת שכל ההיבטים האלה יילקחו בחשבון. נשמח לקבל התייחסות במהלך הדיון. הנושא הזה הוגש כהסתייגות לוועדה ולמליאה. הסיפור של מסיבות י"ב, ושמעתם את זה ממני לא פעם אחת,

חורה לי שאנחנו לא מאפשרים לילדים האלה לחגוג את מסיבת הסיום שלא כמו גנבים בלילה. זה לא ששנה הבאה תהיה להם הזדמנות חוזרת. התייחסו אלינו מאוד ברצינות משרד הבריאות, משרד ראש הממשלה וקבינט הקורונה כשניהלנו איתם את השיח,